אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בהצעת חוק הפרות תעבורה מינהלית. היו כאן דיונים קודמים שנוהלו על ידי מחליפה טובה שלי, לימור מגן תלם,

אני רוצה לגעת בסוגיה שהיא מרכזית כאן. אנחנו רוצים לייעל, לפשט ולהקל על המערכת

והאם יש רעיונות איך בתוך החוק מעגנים

אלה הרעיונות שאני מחפש עכשיו לצמצם את הפערים. אני חושב שהמענה לחלק מהסוגיות ניתן יהיה לתת בסעיפים הפרטניים של הצעת החוק.

אנחנו כמובן נעיר ויכול להיות שיהיו גורמים נוספים שיעירו לגבי נקודות שהטרידו אותנו בעת העיון בהצעת

אין לזה שום טעם, אין לזה שום ערך,

כל אחד מהשופטים שלנו מטפל בערך ב-3,200 תיקים לשנה. בחלק מהמחוזות המספר מגיע ל-3,700, ל-3,800, בחלק מהמחוזות זה יורד ל-2,600. זה תלוי כמה נרשמו באותו מחוז בשנה אבל השופטים מטפלים ואתם יכולים לחלק לבד 140 אלף תיקים ל-43

רים שיש לו עבירה - יכולת העמידה שלו משתנה כאן ואיך אפשר יהיה אולי לאזן את זה או לתקן את זה ועדיין להוריד את העומס במערכת המשפטית.

בסוף נענה לשאלות ספציפיות ככל שיש לגבי

מניחה שכל בן אדם שיושב בחדר הזה ושצופה בנו עכשיו, שיש לו רישיון נהיגה, נתקל סיטואציה שהוא קיבל דוח או מכיר מישהו שקיבל דוח ומרגיש שנעשה

לכן גם את נטולי האוריינות

צריך לשים את הדברים בפרופורציה.

לא מאפס למאה אבל בהסתכלות האינטרס הציבורי היא לא לקיים הליכי סרק אלא להביא את הצדק. מי שאין לו אוריינות דיגיטלית היום, לא יכול

בסופו של דבר ההליך היום הוא הליך ארוך

מרבית האזרחים בוחרים להיכנס אליו כי הם יכולים להרשות לעצמם לבזבז זמן או כסף.

האדם הנורמטיבי שעושה עבירה שיש בה אפס נקודות, אני מניח שזאת עבירה קלה. זאת בדרך כלל עבירה קלה מאוד. יכול להיות הוא יעשה שלוש פעמים בשלוש שנים עבירות קלות,

קו לבן או נסע באדום בוהק שלוש פעמים.

אני רוצה שתסיימי ואז ניתן זכות דיבור. גם לי יש כמה שאלות. השקף שברקת תציג עכשיו עונה לשאלות שאתם מעלים ועל איך אנחנו מטפלים בעבריינים המועדים.

לנסיבות שלו, לפי כמה זמן עבר מאז הוא ביצע את העבירה, בן כמה הוא וכולי, כל מיני נסיבות שרלוונטיות שהיום אם נשלח אזרח ללכת לקרוא את החוק כדי להבין מה הזכויות

כל יום שאנחנו מדברים, יותר ויותר צילומים ויותר ויותר תיעוד ותמונות. נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, עבירות מהירות ועוד שלל עבירות,

אני למשל כן הייתי רוצה לראות יותר פירוט,

למשל מקרים של גרסאות או דברים שאין לגביהם ראיות בכתב. אני חושבת שברגע שזה יובהר, שהזכויות האלה לא תפגענה וכן יהיו מקרים שיוכל להגיע לבית משפט באופן פרונטלי, זה יהיה למעשה האיזון

אנחנו דיברנו ויושבת הראש נתנה דוגמה של שימוש בטלפון. השוטר אומר שהוא דיבר בטלפון והנהג אומר שהוא לא החזיק בטלפון. במקרה כזה יתנהל תיק הוכחות והשוטר יוזמן להעיד ויוכל

לא כולם יודעים לעשות את זה. אני יכול להגיד שרובם לא יודעים. לבוא ולומר שאנחנו שומרים עכשיו על צדק ועל זכויות אזרח? אנחנו הולכים לרמוס אותן.

הנה, עכשיו היו דוחות קורונה

אני רוצה לתת את זכות הדיבור לעורך דין יוסי יעקובי מלשכת עורכי הדין ואחר כך למועצת התלמידים ואחר כך אני רוצה להתחיל לעבור על

להבנתנו יכולה להיות איזושהי סתירה בין ההגדרה של

שאחראי, מי שנחשב בעלים הוא מנהל או מי שאחראי על הרכב באותו תאגיד, אבל כאשר אחר כך עוברים לסעיף 3(ב) להצעת החוק משתמע שבעל רכב לא יכול להיות

לכן אנחנו מחריגים את זה ושם האירועים האלה יישארו

סייג דומה קבוע גם כיום בצו התעבורה, עבירות קנס. יש לי שתי

אנחנו סברנו וניהלנו על זה לא מעט דיונים שכן נכון להעביר את כל אותן עבירות שקבועות כיום כעבירות קנס לפי סעיפים 1 ו-2 כאשר הסיבה לכך היא כפולה.

חלק יהיו עבירות קנס וחלק יהיו הזמנות לדין, אלא כן לפצל את זה בין שני מסלולים.